בוקר טוב לכולם, היום יום שני, י"ג בסיון התשפ"א - 24 במאי 2021. זאת ישיבת הוועדה המיוחדת לענייני החברה הערבית במתכונתה החדשה. זאת אמנם הישיבה השנייה, אבל אנחנו רק היום מתחילים לגבש